היום יום שני, 28 בדצמבר 2020, שבוע אחר פיזור הכנסת, י"ג בטבת התשפ"א, אני מתכבד לפתוח את ישיבת העבודה הרווחה והבריאות בנושא תקנות עובדים זרים. למען האמת, בדיון הקודם לא רציתי להעביר את התקנות. יחד עם זאת, פנו אלי לא מעט גופים, אלה שמטפלים במוסדות סיעודיים, אמרו לי שחסרים להם עובדים והם ומשוועים להם, זה היה שיקול אחד, שאני לא רוצה לפגוע בציבור החלשים יותר, גם אם אני מסכים וגם אם אני לא מסכים. דבר שני, פנה אלי רון תומר נשיא התאחדות התעשיינים ואמר שזו פגיעה קשה בתעשייה. אין לנו נתונים על מה שקורה בתעשייה, נשמע את רון תומר שגיד על איזה ענפי תעשייה הוא מדבר ונחליט. לגבי המוסדות הסיעודיים, גם אם אני חושב שזה לא מעוגן כמו שצריך, אני לא רוצה לנצח אף אחד. אם אלה צרכי המערכת, אני מתיישר, מה לעשות. לא הכול אני יודע ויש אנשים שנמצאים בשטח וכנראה יודעים טוב ממני לגבי הצרכים שלהם ואני מקבל את דעתם. לגבי התעשייה היה אמור להיות מוקם צוות בין משרדי שאמור היה לקבוע באיזה ענפים מדובר, איך יהיה מנגנון הפיקוח, מה יהיה עם המומחים, שכר דיפרנציאלי ועוד. אמור היה להיות צוות בין משרדי שיעשה את זה, זה לא אמור היה להיות דווקא מהתעשייה. עורכת דין דיקלה חורש ממשרד

החלטת הממשלה שקובעת את מכסת העובדים הזרים לענף התעשייה קובעת שצוות בין משרדי אמור לגבש המלצות באשר למקצועות שיכללו במסגרת המכסה של העובדים הזרים בתעשייה. נעשתה עבודה מקצועית, פורסמו המלצות

והם הועברו להערות הציבור, לרבות התעשיינים. ההמלצות הסופיות צריכות להיות מועברות לרשות ההגירה. כך שהמנדט לקבוע איזה מקצועות יכללו, הממשלה הסמיכה את הצוות להמליץ על זה לרשות ההגירה. הצוות עדיין לא קיבל החלטה? הצוות כבר גיבש את ההמלצות, הוא צריך להעביר אותם לרשות ההגירה ורשות ההגירה צריכה לקבוע את נוהל ההקצאה. ומה התפקיד שלנו בכוח? לחתום לרשות ההגירה? אני רוצה להבין למה זה בא לפה? למה זה מגיע לוועדה אם אין לה סמכות? יש לה סמכות. זאת אומרת שוועדת העבודה הרווחה והבריאות צריכה לדעת הכול לפני שהיא מאשרת. באתם לכאן היום לא בשלים, אתם מבקשים שנחתום לכם על צ'ק בלי כיסוי. אנחנו לא יודעים מה רשום בצ'ק. אנחנו בעצם מבקשים - - - אתם בעצם או אתם עשיתם? אנחנו עשינו ובעצם באנו אליכם כדי לאשר - - - באתם, לא "בעצם באתם". באנו לאשר את תקנות הפיקדון בענף הזה. על מי זה חל? ההגדרה של מעסיק זה מי שמקבל היתרים בענף התעשייה. על מי אתם מבקשים היתרים? יש לך את הרשימה על מי אתם מבקשים היתרים? הנוהל של רשות ההגירה שיקצה את ההיתרים הוא יקבע אותם בהתאם - - - הוא לא יקבע כלום. אני לא חותם בליינד. שלא תתבלבלי, אני לא חותם בליינד לאף אחד.

לשמוע את רון תומר בזום. יש גם את הממונה על זרוע העבודה במשרד. זה לא מעניין. אני רוצה לשמוע את התאחדות התעשיינים. רק אומר שהחלטת הממשלה שאותה הציגו בדברי ההסבר לתקנות האלה, דברה שיועברו לפי המכסה של עד 2,000 עובדים בענף התעשייה, שהשכר שלהם לא יפחת מ-130% מהשכר הממוצע ואותו צוות בין משרדי יקבע באיזה מקצועות הם יהיו. את רון תומר? אם את יכולה להחליף את רון תומר, תחליפי. מיכל וקסמן חילי, יועצת משפטית של התאחדות התעשיינים. אני אשמח אם תצליחו להעלות אותו גם על הקו. רשימת המקצועות היא רשימה סגורה שנמצאת בהמלצות ולהבנתי לא היו הסגות עליה. אנחנו לא הסגנו על רשימת המקצועות.

זו רשימת מקצועות שהושגה בישיבה של הוועדה הבין משרדית אחרי שאגף הכלכלה שלנו ואגף ההכשרות הציג את זה. אני מעלה את ההמלצות ששלח לנו משרד העבודה ואני מקריאה מתוכו את הרשימה. למעשה החלטת הממשלה אמרה שקביעת הוראת הפיקדון מהווה תנאי למתן ההיתרים לפי אותה מכסה, כך הוסבר גם בדברי ההסבר, לכן הם מביאים את תקנות הפיקדון לכאן, כדי להסדיר קודם כל את הפיקדון כתנאי לכניסת העובדים. טיוטת ההמלצות מחלקת את סוגי העובדים ל-4 קטגוריות: עובדים במקצועות עם כשל שוק, שם אפשר למצוא מתקינים של ציוד חשמלי, הנדסאי וטכנאי מדעי הפיזיקה וההנדסה, חשמלאים מעשיים, מכונאי חשמל ומתקיני חשמל, מכונאים ומתקיני מכונות,

מתקיני בידוד,

זו הקטגוריה הראשונה. אומרים שקשה למצוא עובדים עם הכשרות כאלה בארץ, יש להם גם סל הגנות. הנדסאים קשה למצוא בארץ? בחלק מהמקצועות בוודאי שחסר, יש כשל

" יש לנו פה שני סוגי מוסדות, אנחנו מדברים על מוסדות שהם בתי חולים, שיש בהם מחלקה סיעודית או מחלקה לתשושי נפש ואנחנו מדברים על מעון של משרד הרווחה שמטפל בזקן

אני רוצה להסביר,

ברגע שיש חובה להפקיד פיקדון, צריך את כל התנאים הסוציאליים להפקיד. מה זה התקרה של 700 ₪?

זה אומר שהעובד לא יכול להרוויח מעל 14,000 שקלים?

הפיקדון את כל הסכומים האלה ממקורות שונים. סעיף 1יא(ו)(1)

קובע שצריך להשלים, ככל שיש חובה נוספת על

אתם צריכים להעלות את התקרות. בוקר טוב.

אני אגיד לך איזו תקרה. הם לקחו את ההפרשות ואמרו, אני לוקח את

מבחינת המצב, מה שמחייב החוק, נוסף לפיקדון צריך להעביר את כל הזכויות הסוציאליות, זה לא מה שישנה כרגע. אתם עובדים על זה כל כך הרבה זמן ואתם באים כאילו אנחנו לא מבינים

אם אתה לא הולך, לא קרה כלום, לא תקבל את הכסף הזה.

אני רוצה לשאול כמה התמריץ הזה מיושם בפועל? עובדים זרים שנשארו יותר מחצי שנה אחרי שפג להם

אני רוצה שיבואו לוועדה בצורה מקצועית ובדוקה.

בהתחלה התקרה הייתה גבוהה יותר, עכשיו התקרה נמוכה יותר.

תעדכנו את התקרה.

אני במקרה בקיא, אבל אל תשימו מכשול בפני עיוור. כשאתם מציגים תגידו שכל עובד עובר את

בסעיף 8 לתקנות יש מנגנון של ניכויים, אנחנו מוצאים אותו כמאוד יעיל, שבדרך כלל לא מעודד שהייה לא חוקית של עובדים, כי הם יודעים שיש להם מה להפסיד. ככלל, אצלנו בפיקדון,

במקום תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא: 2. פיקדון בעד עובד זר.

מעסיק בענף המפורט בתוספת השנייה לחוק ישלם בעד כל עובד זר בעל רישיון לעבודה באותו ענף

לרבות המנוחה השבועית,

ימי מחלה וימים שאין עובדים בהם לפי דין,

תחילת עבודה שלא בתחילת חודש, סיום עבודה שלא באותו חודש, חופשה ללא תשלום בשל מחלה וכן חופשה ללא תשלום בעת שהייה זמנית מחוץ לישראל אם העובד הזר הורשה

תיקון התוספת. בתוספת לתקנות העיקריות, בכותרת, אחרי "תוספת" יבוא "ראשונה"; 7. הוספת התוספת השנייה. אחרי התוספת הראשונה לתקנות העיקריות תבוא: "התוספת השנייה"

על אף האמור בתקנה 5(א)

יעביר מעסיק בענף התעשייה ומעסיק בענף מוסדות סיעוד את כספי הפיקדון בעד התקופה שעד 30 ימים מיום פרסום תקנות אלה ברשומות, לחשבון

אם אנחנו מאשרים את התקנות עכשיו, אנחנו מאשרים אותם בלי התעשיינים.

אפשר לשמוע גם את התייחסות הגורמים המקצועיים אצלנו

ברגע שהם לא הביאו חומר לוועדה,

יש גם את הממונה על זרוע העבודה - - - אבל למה לא העברתם לוועדה? אתם באים לבקש ממני אישור ולא העברתם חומר

הוועדה לא קבלה את החומר, באתי לפה על מנת לעזור לך. צלצלת אלי, אני מכבד את הדרישה שלך. השאלה הבאה שלי היא אם אתה רוצה שאני אאשר לך חתימה על צ'ק בליינד ואחר כך תוכל לרשום איזה סכום שאתה רוצה? תענה

אני מביא לך את המצוקה מהשטח. אם לא היינו בסיטואציה בלתי אפשרית שהכנסת יכולה להתפזר כל רגע, הייתי אומר נחזור מחר,

רק שאם זה לא יקרה, אדוני

הם לא רוצים לעבוד בתעשייה בטח לא בלבל הזה. יש גם מחסור. אם שנתיים לא אוישו התפקידים האלה, התעשיין יעשה הכול כדי לאייש את התפקיד

שנתיים לא איישנו את התפקידים האלה. אני מכיר את חברי התעשיינים והם לא טיפשים,

אם אני אשב על הכיסא הזה כדי להילחם על עוד 5,000 שקל לתעשייה או לא, ברגע זה אני הולך הביתה. יש חזון להתאחדות והחזון הוא כן לקדם עבודה ישראלית חשובה בשכר גבוה ועם ידע. אבל כרגע

אתה יודע כמה מפטרים הנדסאי מוכנות בתעשייה האווירית? אתה יכול לקלוט אותם חופשי. השאלה אם הם מוכנים לעבוד בתפקיד של חשמלאי בענף הבניה. אני אומר שוב, הרשימה הזו נעשתה מצרכים אמיתיים בשטח. לא ישב מישהו על מחשב וכתב מה שהוא רוצה. זה מה שנעשה בסקר עם תעשיינים וזה לא סקר שנעשה פעם אחת, אלא כמה פעמים. מלגזנים? אין מלגזנים.

אני השבתתי את המחסן אצלי כשמלגזן אחד קיבל שלושה חודשים בבית בגלל תאונת עבודה, השני התפטר. לקח לי שבוע וחצי למצוא מלגזן.

אחרי שכמעט התאבדתי על זה ואני נמצא במקום מרכזי שעוד יש בו היצע. כמה זמן לוקח לך להכשיר מלגזן? לוקח זמן והבעיה שלא באים אנשים שרוצים ללמוד את העבודה. גם היום, עם מאות האלפים שיושבים בבית, הם לא רוצים לבוא להכשרות האלה כי בינתיים הם מקבלים חל"ת ויושבים בית. אם היו מלגזנים, מישהו היה מחכה שנתיים? אם מלגזן אחד חולה, המחסן עובד בצורה לא יעילה. דבר עם יבואנים, לא אתי, אין מלגזנים. אנחנו מנסים להביא רובוטים, אבל מי שאין לו כסף לא יוכל להביא מלגזה רובוטית. אז זה בכלל במקום העובד. אין לי בעיה עם זה כי זה מעלה פריון. הדברים האלה מהשטח. למשל נהגי משאיות. למה אין נהגי משאיות? תנסה למצוא נהגי משאיות, אין. אפשר בבקשה לנסות להסביר את עניין ההקצאות? הייתה חלוקה של הקצאה של 2,000 עובדים להם היה ביקוש מהשוק. בנוסף לביקוש, הייתה ביניהם חלוקה לפי השכר. בהתאם לזה חולקו ה-2,000 עובדים ל-4 קטגוריות: קטגוריה שיש בה ביקוש בגלל שכר גבוה, קטגוריה שיש בה ביקוש בשכר נמוך, קטגוריה שאין בה ביקוש אבל השכר גבוה וקטגוריה שאין בה ביקוש והשכר בה נמוך. בהתאם לזה הוכנה רשימה והוקצו כמויות שונות של עובדים. אל תקריאי מהדף, כמה חשמלאים מעשיים את צריכה? כמה אישרת להם? זה הראשון בשורה תחת המקצועות שיש להם ביקוש גבוה. סך הכול 800 מתוך ה-2,000 בגלל שיש שם כשל שוק. כמה חשמלאים מעשיים אישרת? לא אישרתי בכלל חשמלאים מעשיים. ההמלצה הייתה לרשימה שמופיעה לך, חשמלאים,

כל אלה הם מקצועות שיש להם ביקוש בשוק ויש גם כשל שוק בהקשר של שכר נמוך

ש - - - יוקצו להם 800 עובדים. כמה טכנאי תמיכה בטכנולוגיות המידע אישרת? אני מסבירה. אל תסבירי, אני רוצה מספרים.

כל הרשימה שמונחת בפניך הם בתוך ה-800.

מתקיני בידוד בתוך ה-800?

עד המרכיבים כולל? כן. עד המרכיבים כולל, 800

אפשר לעשות גם הפסקה בישיבה ולהגיד שתתחדש מאוחר יותר. מה אני אקבל בהפסקה? איזה נתונים שלא יודעים אני אקבל? רשות הגירה יודעים כמה מכסות כאלה יש בארץ? חשמלאים, מכונאי חשמל, הנדסאי אלקטרוניקה וכן הלאה. יש לנו את הנתונים. בסך הכול בענף המומחים יש לנו 5,137 עובדים זרים בארץ. לגבי חשמלאים יש 13 בלבד. כמה מלגזנים יש מחו"ל? אין לי מקצוע כזה של מלגזן. רתכים יש 87, מסגרים אין במומחים, חרטים 2 בלבד,

הבקשה לכניסה של ה-800, לכמה זמן הם באים? עובד זר שנכנס לארץ, התקופה המקסימלית שהוא יכול לעבוד פה זה 63 חודשים. 5 שנים, כל שנה זה מתחדש, אז זו התקופה המקסימלית. אלה שיכנסו ב-2022 יוכלו לעבוד עד 2027 נדמה לי שיש הגבלה בהחלטת הממשלה על התעשייה. נדמה לי שיש הגבלה לשלוש שנים גם אני זוכרת שיש הגבלה. השאלה אם אתה רוצה להגביל את זה רק לעובדים זרים שנכנסים בשנת 2021 ואז הם יהיו פה לשלוש שנים. תגבילי את זה רק לעובדים שיכנסו בשנת 2021, לא בשנת 2022, אני מדבר על התעשייה. ניתן את זה לרון תומר שמשדר מצוקה, למרות העבודה החסרה של משרד העבודה שלא באה מוכנה לוועדה ולא הביאו נתונים. אנחנו לא רוצים לקחת צ'אנס לפגיעה בתעשייה הישראלית. תודה אדוני, אני מעריך את זה בשם התעשייה.

לבקש את כל הנתונים שישלחו לוועדה. אני מבקשת להתייחס לזה ממשרד המשפטים. יש קושי בזה שאנחנו מגבילים את התקנות לשנה אחת בלבד כי החלטת הממשלה שמכוחה- - - יש לכם ברירה לא לקבל בכלל, כי באתם לא מוכנים. אני לא קשורה לזה. גם לי יש קושי לאשר את זה אני רק צריכה להסביר מבחינה משפטית שהחלטת הממשלה שקבעה מלכתחילה שכל הנושא של תיקון תקנות עובדים זרים פיקדון יהיה מותנה בכך שתקנות אלה יחולו גם על עובדי ענף התעשייה, היא רק אמרה שלא יחולקו היתרים למעסיקים עד תיקון התקנות. אבל אין בעצם בסיס משפטי למה בכל זאת ההיתרים יהיו לשנה אחת בלבד. זה נושא אחר לגמרי. מבחינה משפטית אנחנו במטריה אחרת. אומר חבר הכנסת כץ שהוא רוצה לחייב בפיקדון רק את המעסיקים של עובדים בענף התעשייה שייכנסו לארץ בשנת 2021. זה מה שהוא יקבע בתקנות, שרק הם מחויבים בפיקדון. איך תפרשו אחר כך את החלטת הממשלה, או איזה שינויים תערכו בהחלטת הממשלה זו שאלה אחרת לגמרי. חלוקת ההיתרים בשנים הבאות לא תהיה בגלל שלא תהיינה תקנות בתוקף? זו הכוונה? שהתקנות לא יחולו על העובדים הזרים שייכנסו אחרי 2021. על פי החלטת הממשלה יהיה קושי - - - חוק הפיקדון לא יחול על עובדים זרים בענף התעשייה שייכנסו בשנת 2022. תנסחו את זה. זה מנוגד להחלטת הממשלה. בסדר. אז תבואו מוכנים לוועדה. מבחינת משרד המשפטים יש עם זה קושי משמעותי. מה התוקף בעיניך של החלטת הממשלה אם היא מחייבת את התקנות, האם היא יכולה לגבור על התקנות מבחינתך? הממשלה התכנסה ואמרה שלא יחולקו היתרים למעסיקים בתעשייה עד יתוקנו תקנות הפיקדון ויחולו על המעסיקים. תקנות הפיקדון שיותקנו אומרות שזה יחול רק על עובדים שיכנסו בשנת 2022. אז זו אפליה בין המעסיקים לעובדים. יש טענת אפליה חזקה בין העובדים בתעשייה לאחר שנת 2021. כיושב-ראש הוועדה אני אומר, מאחר והממשלה לא באה לוועדה ברצינות, לא עושה את עבודתה כמו שצריך, על מנת לא לפגוע בתעשייה אנחנו נותנים את התנאים האלה לאלה שייכנסו בשנה אחת. בשנה אחת יש לו 800 איש, אני לא נכנס לזה. זה לא 800 איש, כרגע מה שהציבו לך זה את העובדים בביקוש גבוה ובשכר נמוך. זה לא בשכר נמוך. לא יגיע לפה רתך ב-50 ₪ לשעה. אז אולי לא שכר נמוך, אבל בסעיף 2(1) יש עוד מקצועות. שמענו את נשיא התאחדות התעשיינים, אני מבין שעורכי הדין מנהלים את המדינה, אני גם מבין שעורכי דין לא אוהבים לקבל החלטות. אמר נשיא התאחדות התעשיינים שהוא במצוקה. זה שלא עשינו את העבודה שלנו, שהמשרדים לא עשו את העבודה שלהם, נשאלת השאלה אם לפגוע בתעשייה בגלל זה. אני לא רוצה לפגוע בתעשייה. אז אני נותן לו את כל המכסה בגלל צוק העיתים. המכסה היא לא 800 אלא 2,000. נתקן בהגדרה מעסיק, נוסיף את גם מעסיק בענף התעשייה. בהגדרה "מעסיק בענף התעשייה" נגיד שהוא מעסיק בעל היתר לפי סעיף 1יג' לחוק להעסקת עובד זר בענף התעשייה אם העובד נכנס לארץ לראשונה בשנת 2021. בתוספת השנייה נוסיף גם את אותו מעסיק בענף התעשייה כמו שהגדרנו אותה וגם בסעיף 9, את אותה הוראה של תשלום 30 יום אחורנית, נכניס גם לגבי מעסיק בענף התעשייה. טובה ווסר מאגף תקציבים. אני מבקשת להתייחס להחלת הפיקדון על 2022. כפי שכבר צוין, החלטת הממשלה קובעת שהפיקדון אמור לחול מעכשיו והלאה על כל העובדים הזרים שנכנסים בתחום התעשייה. יש מטרה ברורה להחלת הפיקדון אני פשוט מנסה להבין למה לא להחיל את הפיקדון גם על 2022? כי הממשלה לא עשתה את עבודתה. לא התייחסה לוועדה, לא הביאה נתונים. אנחנו לא רוצים לחבל בתעשייה הישראלית למרות זה שממשלת ישראל לא עשתה את עבודתה, לכן אנחנו מאשרים רק שנה. פעם הבאה תעשו את העבודה שלכם כמו שצריך. לפנים משורת הדין, למרות שלא עשיתם את העבודה שלכם כמו שצריך, אני מאשר לתעשיינים. אני לא נכנס לאיזה משרד בממשלה לא עשה את עבודתו. אני נותן חצי בליינד לתעשיינים בגלל שהייתם חדלי אישים ולא עשיתם את עבודתכם. הקראנו, הסברנו את התיקונים שנערוך כדי להוסיף גם את ענף התעשייה. נעבור להצבעה. מי בעד התקנות כפי שהוקראו, גם בסיעוד וגם בתעשייה, ירים את ידו. הצבעה בעד 4 נגד אין נמנעים אין אושר כל ארבעת חברי הכנסת שנמצאים פה, ארבעה במספר, תמכו בתקנות האלה,

תודה רבה לכולם הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:58.